ישיבת עבודה ראשונה. תודה לחברי הוועדה,

תודה למנהלת הוועדה, לאנשי הצוות הנוספים שאיתנו. אני אשתדל לעמוד בנוהג שאני מציבה לעצמי, לפתוח את ישיבת הוועדה בהקראה של שירה עברית,

"היו זמנים".

בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך אותך שוב אישית, את יושבת-הראש על התפקיד החדש ולאחל הצלחה. תודה.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת התבקש להכין מסמך שלמעשה

יכולים לראות שבצד השמאלי יש לנו תיאור של כל המקטעים הדרומיים, מה שנקרא כביש 6 דרום שהנסיעה בהם לא כרוכה בחיוב אגרה. כפי שציינו, הם תוקצבו מתקציב המדינה, ובחלק הימני אנחנו יכולים לראות את החלקים הכחולים שמסמנים לנו את כביש 6 מרכז, כל המחלפים ממחלף סורק ועד

לוועדת הערר בשנים 2019 2020. כמו שאנחנו יכולים לראות, אני מדברת כאן על כביש 6 מרכז. שנת 2020 מסומנת לנו באדום, שנת 2019 מסומנת

נציין שלמעשה הנתונים שהזכרנו עד עכשיו מעלים מספר סוגיות בולטות לדיון שאנחנו נשמח באמת להעלות אותן כשאלות ולקבל התייחסות של הגופים הרלוונטיים. השאלה הראשונה נוגעת למה שהזכרנו כבר בהתחלה, איזה השלכות עשויות להיות לחלוקה של תפעול הכביש בין שתי זכייניות

בכביש 6 חוצה צפון בכלל מכבידים על

אחרות. הציבור לא יכול לעמוד בבלבול הזה והכול נובע בעצם מאותה חלוקה לשיטות עבודה שונות בדרום,

בעוד יותר צפון.

פרויקט לאומי חשוב מאוד,

תורם ומקדם את הפריפריה ובהחלט הקל על התנועה צפונה.

התנועה הייתה גדושה באזור יקנעם ובמקומות אחרים ואכן הפרויקט יצא לדרך בצורה מוצלחת.

הממשלה החליטה שהפרויקט הזה יקודם כפרויקט PPP, Public Private

ולציין כמובן לחיוב את שיתוף הפעולה של כל הגורמים שאיתם עמדנו בקשר. אין לי צל של ספק שנעשתה עבודה מקצועית ואני מכיר את אגף המחקר של הכנסת ומאוד מעריך את העבודה שלהם. כל מה שציינתי ואמרתי,

לא אני ולא נציגי חוצה

רק דבר אחד קטן,

צפון, נתקלתי באטימות ובתשובות חצופות ובאמת באיכות שירות ירודה מאוד. במקום לעזור לאזרח ולהסביר מה

יעל, מה לגבי תשלום במסלול מקוצר? הגבייה שתהיה במסלול

עשינו הסכמים עם פנגו וסלופארק.

שאני לא אצטרך להתעסק לא עם גבייה. זה לא טוב לי. אני לא אוהב את זה כנותן

גם משיקולים של שוויוניות ותחרות הוחלט לצאת למכרז חדש ונבחר זכיין חדש,

לגבי הקטע הדרומי, הוחלט

אם כן, אוקיי, אז בוא נכריז על זה ונתקדם משם. עד שאין הכרזה כזו, כביש איננו מותרות. אני מבין את האמירה שלך. אני לא אומר איפה אנשים צריכים

כמובן שזה היה בא על חשבון פרויקטים אחרים. בסדר, אבל זה שהתקבלה החלטה שהיום אנחנו יודעים לבקר אותה בקול רם,

נשים איזה טלאי על טלאי על טלאי ואין מה לעשות

כאשר בן אדם יש לו חוב,

הוא מוגדר אצלנו כזוכה בדומה לתובע בבית משפט,

בגלל שהוא זה שיוזם

שאפשר יהיה לפתוח את התיק רק אחרי ניסיון אחד של מסירת ההתראה. אפשר יהיה לפתוח אותו ישר בהוצאה לפועל גם אם יצליחו להוכיח שהחייב קיבל את ההתראה, אבל אם החייב ישלם בתוך תקופת האזהרה, הוא לא יצטרך לשלם לא את האגרה ולא את שכר טרחת עורך דין של

מופיע שאתה נכנס לכביש אגרה,

יש חייבים ויש חייבים אבל תמיד אפשר לדאוג לשלם עבור השירות שמקבלים. זה קשור לשירות של הכביש. מה שדיברנו, שיש הבדל בין תושבי הצפון ותושבי הדרום, לדעתי המדינה צריכה לקחת אחריות וכן לפטור

אנחנו פוגשים חברות כאלה פה ובוועדות אחרות, ואנחנו לא עוברים על זה לסדר היום ולא

ככה, כן. מי שאומר לאנשים, אתם תכניסו לחשבון החודשי שלכם עוד 70 שקלים ביום על נסיעה במנהרות הכרמל או בכביש 6 צפון כדי להגיע למקום